כמעט שבת שלום לכולם. אנחנו פותחים את הדיון על הסעיף השני בסדר היום - פרק י"ז (מס גודש) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב

אני אמרתי שלא משנה, היא לא הייתה בארץ ופרגנו לה. זה אומר שגורמי המקצוע במשרד התחבורה לא חושבים שהחוק הזה כל כך טוב? ההערות שהעלינו כאן הן הערות טובות?

עובדה שכבר התקדמנו. זה אומר אין לזה באמת כל כך קשר לגודש אלא יותר איך אנחנו גובים מיסים. קשר יותר למס מאשר לגודש.

דרך אגב,

במסגרת שקיפות המידע שלנו באינטרנט ב-GOV.IL ואפשר להוריד את זה, כל אזורי התנועה בישראל, מוצאים ויעדים של כל הארץ מ-2018 עד 2019. על פי הסקר הזה שמקיף כ-70 אחוזים מהאוכלוסייה ומנופח כמובן ל-100 אחוזים - אבל זה כמעט לא סקר כאשר מדובר ב-70-60

אבל אין להם תחבורה ציבורית.

לאלה שאין להם תחבורה ציבורית. אז למה לתת להם

חוץ מחברי כנסת. חוץ מחברי הכנסת שנאלצים אבל אני מקווה שאתם נוסעים בתחבורה ציבורית. הבנתי שאתם נוסעים חינם. הדבר הכי טוב בלהיות חבר כנסת לשעבר - אני הייתי חבר כנסת לשעבר, 17 שנים הייתי חבר כנסת לשעבר - זה הדבר הזה. אם זה היה טוב, לא היית חוזר. השאלה המרכזית היא האם יש

עובדים עם רכב צמוד, זה לא חלק משווי השימוש ומתייחסים כמו להחזר הוצאות.

יש לזקוף שווי בגין כל הנסיעות למעט נסיעות שהן נסיעות עבודה כמו קודם.

אתה משלם עבור נסיעה בכביש 6? חברי הכנסת הם ממש המדגם. מה זה קשור? אני מדבר אתך על כל מעסיק. אתה לא

אבל גם הדרך לעבודה. היושב ראש, הרציונל שלך נכון גם ביחס לדרך לעבודה. הרי המעסיק אמר לו שיהיה במשרד בשעה 8:00 או ב-9:00.

כאן יש לי בעיה אחרת. אתה רוצה, אז תטיל את זה על המעסיק.

יש לי רכב אישי ואתה לא יודע לפי המספר שלו אם זה רכב למשימה או לא למשימה. אם אני מפעילה צ'קלקה, יש מגנון שקולט צ'קלקה ואז הוא יודע להגיד שזה זה? לא. איך המנגנון הזה עובד? כל הרכב פטור. אם הוא פטור, למה אם

אני היום קצינת אג"ם, אני כל הזמן בחילוץ מבצעי ואני צריכה לשלם.

את לוקחת את הרכב בלילה הביתה?

זה לא רכב שמשמש בלבד. אבל אני לוקח אותו

זה להתעמר בתל אביב. תשאל את אביר קארה. כך זה בסינגפור. עכשיו הרייטינג של ערוץ הכנסת כבר עבר את ערוץ 12. מי שנוסע בכביש אגרה, משלם. נקודה. בנתיבים שגורמים לגודש. לא רק הטבעת גורמת לגודש. כל הנתיבים שגורמים לגודש.

אני מבקש שנחזור לדיון. מה

במונית, אם הוא החליט שהוא נוסע במונית, הוא צריך לשלם מעבר למה שעולה ברכב שלו, כי ברכב שלו עולה לו 20 שקלים בכניסה ועם מונית עולה לו 30 שקלים פלוס מס גודש. אם הוא בחר לנסוע במונית, כלומר שיש לו איזשהו משהו דחוף יותר לנסוע במונית

יכול להיות שזה צורך רפואי והוא מעדיף

העניין הזה נבחן על ידי עיריית תל אביב, על ידי משרד התחבורה,

של אילה חסון ושר התחבורה מרואיין בה אני גם שלחתי אותה לאדוני ואני אומר בצורה ברורה,

ראינו שהמונית היא רכב ציבורי משלים ולכן הוא ייסע בכל

י קושיות גדולות אז מרכיב הזמן במונה יתקצר בצורה דרמטית ולהערכתי תעריפי המוניות עוד יוזלו ולא יתייקרו.

גם אם אתם תכניסו בוועדת המחירים אל תוך תעריפי המוניות, תוסיפו את אגרת הגודש ותייקרו, התשלום הכולל

מה גובה ההוצאות? אני רק אזכיר שאמרנו ששרת התחבורה מגיעה לכאן לדיון להצגת תקציב משרד התחבורה. אבל הוא מדבר על משהו אחר. הוא מדבר על העלות התפעולית כי אתם צריכים להתחיל לעבוד.

אני אמרתי בדיון הקודם שהרי יש הבדל גדול בתרומה שלי לגודש - - - אבל אז הנוסע לא יודע. זה נורא פשוט.

ה-ווייז מחשב את זה.

היום ה-ווייז נותן לך זמן, מרחק וכביש אגרה ותחליט - אתה רוצה לנסוע שעה חמישה קילומטרים עם אגרה, אתה רוצה לנסוע חצי

אני אומר לך באחריות שזה פתיר. יש היום טכנולוגיות שמאפשרות שהניטור יהיה בתוך האוטו עצמו והמידע היחידי שיצא מהאוטו אליו, זה הסכום פיקס שצריך לשלם. דהיינו, לא

לא יודעים איפה אתה והכול נשאר בתוך האוטו. בסדר, צריך לעבוד על זה

וך זה יהיה מוכן עד מארס 2024 ומה מתוך זה יהיה מוכן לצורך העניין עד מארס 2025. אנחנו היום נמצאים במצב איקס, מצב נתון, ואני רוצה להבין מהתוכנית שלכם

כמעט בכל סקטור שנגענו כאן, דיברנו על אנשים שבאים מבית חולים, וינון אזולאי גם נגע בנקודה הזאת, ובדרך כלל הם באים מהפריפריה בגלל שיש מכשור רפואי שקיים רק בתל אביב ולכן הם נאלצים לנסוע לתל אביב.

ביקשנו את תקציב בקובץ אקסל.

2021 ו-2022 כדי שנוכל לבצע השוואה. 2019 לא היה.

אני שכחתי. נירה שפק, בבקשה.

זה כאילו אנחנו מענישים אותו פעם אחר פעם. אני קראתי את המצגת הקודמת וכתוב בה המענה השלם. מטרו, עוד לא. בפעם הקודמת ביקשתי על המצגת הזו לקבל את המטריצה

אז מטרו, עוד לא. תוספת רכבת לגוש דן, לא יודעת

לא רק של אנשים בודדים ועצמאים אלא גם של חברות ואומרים

יש שם דברים שהם מבקשים ושולחים אותך לרואה החשבון להביא דוחות תקציביים, כל מיני דברים שלא ברור לי למה מבקשים. קודם כל, תאריכו את זה. תנו לנו זמן ואל תסגרו את זה ב-14 באוקטובר כי בסוף המטרה היא לתת להם את

לקחת את כל הטבעות האלה ולסמן קילומטר מימין לטבעת וקילומטר משמאל לטבעת ועיבוי משמעותי של צל שיאפשר לאנשים שחיים בסמיכות למקום,

לפעמים אתה נוסע שלוש דקות או ארבע דקות באוטו ואתה תצטרך לשלם כל הזמן את שלוש הדקות האלה בהן אתה נוסע, מס גודש, כי אתה

זה מופיע בתוכנית ואני אשמח להראות לך. אני אשמח לראות איך מתייחסים לצמודי טבעת. אפשר להכניס את זה כהגדרה כאן בדיונים, צמודי טבעת. אני אשמח להראות

מוסי רז כל היום מדבר על התחבורה הציבורית ואני כמובן מסכים אתו.

צריך להעמיק לחשוב בתוך העניין הזה. אמר בצלאל קודם - ואני ראיתי שהוא קצת השתנה היום אבל בישיבה הקודמת הוא ממש שבה את לבי בעניין הזה למה

זה לא שאתם באים ואומרים אנחנו עושים את הכול יחד,

אנחנו קובעים את הפרמטרים שאנחנו נוכל לפעול על פיהם. אתם לא אומרים את זה. אתם אומרים 2024. אתם לא יודעים מה יהיה ב-2024 כי באמת זה לא תלוי רק בנו אלא זה תלוי בהרבה מאוד גורמים אחרים. זה תלוי בוועדות תכנון, זה תלוי באישורים. אני

אנחנו מדברים על פחות משנתיים-שנתיים וחצי שאתם רוצים כבר להתחיל עם זה.

שהחניונים יהיו מוכנים והכול יהיה מוכן. אתה יכול להיות בטוח שהם לא יהיו מוכנים. אז למה

אנחנו אכזריים. אמנם אני אכזרית, אבל אני אשמח להשלים את דבריי. לא אמרתי את זה. אל תגידי את זה אפילו בצחוק.

לא אמרתי את זה אפילו בצחוק. אמרתי שזאת מדיניות אכזרית.

הרי אמרנו הכנסות של 1.3 מיליארד שקלים. להבנתי חבר הכנסת קרעי שאל את דניאל מלצר. בדיון הבא נקבל תשובה. עוד שאלה. אמרו שיש כאן

תן לי את האפשרות להיכנס למערכת ולעדכן שמהתאריך הזה עד התאריך הזה, הרכב הזה על שמי ושלח אלי את החיוב. זאת באמת בעיה שמשרד האוצר כתב את החוק הזה לבד. לא זאת הבעיה.

למה ההגדרה

הוא גם לא מייצר גודש. הוא סתם עבריין תנועה. אני נותן בשידור סטרט-אפ, מי שיפתח אפליקציית ווייז לדרכי עפר באזור. בווייז יש גם את דרך המשתלות ברעננה. מי שנסע בשולי הדרך במקרה הזה פטור. למה? זה בתוך ההגדרה. אנחנו נחסום את שולי הדרך,

אם איכות הסביבה הוא פרמטר שלישי, תרשמו אותו. אבל כתוב איכות סביבה. איכות סביבה רשום. אני אומרת שחשובים לי הפרמטרים, שני הפרמטרים המדוברים כאשר האחד הוא זמן כי מדובר על

אני חושב שזה נכון. זה הוצג כאן. אני חושב שהמטרה היא צנועה והיא פיזור רצף השימוש באותה תשתית בשביל להאיץ את זמן ההגעה ממקום למקום. צריך להבין שאנחנו מטילים מס והחוק הזה יעמוד בפני מבחן בג"ץ. אם המטרה שלו לא תהיה מדויקת - - - אני חושב שהמטרה שלו היא

בסוף יש לנו כאן חברה שרשאית להשתמש במפעילים פרטיים אבל בגלל הקרבה למדינה,

בתשלום חובה שרשות המסים גובה אותו ומפעילה את כל שיקול הדעת בהתאם לחוק. הביצוע כזרוע ארוכה של רשות המסים תהיה החברה.

משתמשים בחברה ממשלתית קיימת. דיברנו על

האוצר? זה קנס. לא מס. לאן הולך הקנס?

הוא הולך לאוצר. קנס אתה משלם כשאתה עובר עבירה.

בצלאל, אמרו לך שיבדקו. קוראים לזה מס כי שר הפנים קובע את הארנונה.

היא תבחן את זה ותחזור. זה מס

אם אני אומר לך לחזור על ההסבר עוד פעם, מה אמרת?

רוצה לומר במילה אחת שהטבעת הפנימית נועדה לתפוס כמה שיותר מוקדי תעסוקה וכמה שיותר נסיעות. זה בדיוק מהסיבות שעלו כאן, לא רצינו

הם נקבעו לפי שיקול מסוים ואני רוצה להבין את השיקול.

המטרה הייתה לתפוס כמה שיותר נסיעות של כניסה לגודש. ואיך עשיתם את זה? נעשה תכנון ראשוני באמצעות חברת נתיבי אילון לבחינה של התוואי. יש מקומות שבהם בגלל מתווה הכבישים היה צריך לזוז קצת ולהגיע לאזורים

הפתרון הוא לא לקבוע עכשיו. לקבוע עכשיו את העקרונות ולהגיש את המפות אחרי שתעשו את כל העבודה האמיתית. הרי יש כאן כמה שנים טובות עד שזה פועל. המפה מאושרת על ידי הוועדה במסגרת החוק עכשיו?

אני כרגע מדלג על ההקראה של סעיף 5 כי הוא ישונה ואנחנו עוברים לסעיף 6. עוד דבר שביקשנו שהם יבדקו.

כדאי להוסיף את האפשרות לשר האוצר לחצות טבעות לרוחב?

זה עדיין נשאר 8. זאת לא תעסוקה. זה רק למוקד גודש. מוקד הגודש ייקבע על פי שלושה קריטריונים. זה רק למוקד הגודש. אבל מה זה מוקד הגודש? תשאל אותם. הגלעין. הגלעין

בסדר, אז קובעים קריטריון עקרוני אבל אז תראו שאתם לא יורים לעצמכם ברגל כי יכול להיות שבחיפה אזור התעסוקה יושב ב-7 קילומטרים ולא ב-8. אם זה לא רק למטרופולין גוש דן, לא צריך את כל סעיף ההגדרות.

ת בתוספת לחוק ואז אנחנו מאפשרים לשר האוצר ולשר התחבורה לתקן את זה, אבל אנחנו לא רוצים לאפשר להם

אל תגבילו את עצמכם עכשיו בחקיקה ומצב שני אנחנו כן צריכים לפקח ולהבין מה גבולות המפה. לכן תקבעו עקרונות כלליים ותביאו בפני הוועדה את המפה לכשתהיה מוכנה. יכול להיות שיתקנו

למה לכתוב 2008? כי אתה פתאום יכול לזהות את עצמך בגלל משהו קטן שמשתנה. שלא עומד בחוק. והוא אמור לשנות את כל הטבעות. בסוף יש מנגנון פנימי שמאזן את זה. לא הבנתי. את מטילה עלי מס על